בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, ב' בסיוון התשפ"ב, 1 ביוני 2022, השעה 10:16 דקות. אנחנו מתחילים בנושא הראשון שעל סדר היום: ערעורה של חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתה לסדר היום בנושא "תכנית הרשות הפלסטינית להקמת בירה בירושלים כיצד נערכת הממשלה לסיכולה". חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב-ראש. תראו,

ציינו בכנסת, ציינו ברחובות העיר, מיינו ברוב עם והדר את יום איחוד ירושלים בגאווה, בהרמת הדגל, באהבה ומחויבות מאוד-מאוד גדולה לעיר הבירה הנצחית שלנו. ירושלים זה לא עוד מקום, ירושלים היא הלב הפועם של עם ישראל, של מדינת ישראל, ודווקא ירושלים המאוחדת כמובן. נחשף במקביל, כנראה שהעיתון שחשף את זה רצה להצמיד את זה לאירועי יום ירושלים נחשפה תכנית של הרשות הפלסטינית איך הם רוצים לעשות בירושלים דבר דומה לתכנית שלהם בשטחי C, לייצר פה בירה פלסטינית, חס וחלילה, מה שנקרא דרך הרגליים ולא באמצעות משא ומתן מדיני ולא באמצעות הסכמים מדיניים אלא באמצעות פעולות בשטח, ומובאות שלל פעולות בכול מיני תחומים. מובא תקציב מאוד-מאוד גדול, אדוני היושב-ראש וגם חברי, חבר הנשיאות תקציב מאוד גדול שמושקעת בזה תמיכה בין-לאומית, תכניות מאוד-מאוד מפורטות. אנחנו כבר יודעים מי הוא. אנחנו כבר יודעים ממה שאנחנו מכירים באירוע של שטחי C שהם רציניים. כשהם מחליטים על תכנית כזאת, הם הולכים עליה בכול הכוח. אנחנו כבר יודעים ממה שקרה בשטחי C, ויש בינינו תמימות דעים בעניין הזה אני חושבת אנחנו כבר יודעים שמדינת ישראל בגדול, באירוע של שטחי C, היא שיחקה כמו בסרט "ארבינקה". אתה זוכר את הסרט "ארבינקה"? מה קורה בסרט? מגיע ארבינקה ומחליט שהוא שודד את קופת מפעל הפיס. זוכר את זה? הוא מביא את כול החבר'ה שלו, את שני המאבטחים הוא מצמיד לקיר ומתחילים לשדוד, מתחילים לפרוץ את הקופה.

הם השאירו את הרכב חונה במקום שחוסם את התנועה אז השוטרים מגיעים בגלל הרכב כי הרכב חוסם את התנועה ונכנס מפקד המשטרה שייקה אופיר ז"ל, וצועק על זה שהרכב חוסם את התנועה. ואז הוא רואה לפניו שוד, ואז הוא שואל: מה אתם עושים פה? ואז ארבינקה החכם הזה מתאושש ואומר: אנחנו מסריטים סרט על איך ששודדים את קופת מפעל הפיס. ומיד המשטרה עוברת לשחק לצדם. הוא שולח את השוטרים שלו לשמור שאף אחד לא ייכנס ושיעשו שקט כדי שהשוד יצליח. אז כאילו מצד אחד זה שוד, ומצד שני בעיני המשטרה זה כאילו סרט. זה מה שקרה בעיקרון באירוע של שטחי C מדינת ישראל התנהגה כאילו שהיא בסרט בזמן שהפלסטינים שודדים את שוד הקרקעות הגדול בהיסטוריה, וזה עלול לקרות לנו שוב בירושלים, זה עלול לקרות לנו שוב. ובגלל זה העליתי את הנושא הזה כנושא דחוף לסדר היום. עכשיו אני רוצה להגיד לכם הרי היינו פה כמה וכמה פעמים באירועים דומים, שאני מערערת על נושאים שנראים לי דחופים וחשובים, ומתכנסים ונותנים לי לדבר ומצביעים ומורידים את הנושא מסדר היום, וככה זה בדרך כלל מתנהל. לא תמיד. רוב הפעמים, היו שני מקרים...

אני מדברת עכשיו מדם ליבי שאני מאמינה שהוא גם דם לבכם.

בעניין של ירושלים ובעניין שאסור לנו לאפשר לרשות הפלסטינית להשתלט על ירושלים ולהפוך אותה מה שנקרא "דרך הרגליים" בשיטת תכנית פיאד להפוך אותה לבירה יש לנו תמימות דעים,

אין פה אי-הסכמות סביב השולחן הזה נכון לרגע זה. אני פתוחה לכול הצעה שתאפשר להעלות את הנושא הזה לדיון רציני פה, כנסת. באמת, כול הצעה, אני ממש פתוחה. לא באתי בשביל הטקס של להרים ידיים ולהוריד ידיים, אני שמחה שאתה יושב כאן - - את מכירה את הטקס? כן, יש טקס ולא בשביל זה באתי. אני אומרת עכשיו ברצינות שאני שמה בצד את כול הבלגנים שיש, אם זה שעוד מעט הממשלה כן תתפרק או לא תתפרק. אני בטוחה, יבגני, שאתה יודע מאוד יפה למה לא הכנסתם את זה לסדר היום ואתה תסביר בתורך והכול בסדר - - אני יכול ללכת? לא, אל תלך, אני רוצה אותך פה. אני אומרת פה משהו רציני ואני גם לא נואמת. אני גם.

אני מדברת את עצמי עכשיו ואני ממש הייתי רוצה לבקש מכם כמי שירושלים חשובה להם לא גרם אחד פחות מאשר לי בואו תעזרו לי לחשוב איך אפשר להעלות את הנושא הזה פה, בכנסת, כדי שזה לא יתמסמס כי אתם יודעים, כמו מגדל פיזה, מה קורה עם מגדל פיזה? למה הוא עומד עקום? כי מהתחלה היה משהו עקום אז אחר-כך הכול נבנה עקום. פה אנחנו יכולים עדין לתפוס את העסק הזה כשהוא בחיתוליו ולבנות אותו ישר וזה תפקידנו, בשביל זה אנחנו פה. למה אנחנו פה אם לא בשביל להגן על ירושלים, נכון?

לכן, אני באמת פונה לעניין הזה, אם אתם תוכלו מצדכם אפילו ליזום דיון כזה בפורום שייראה לכם, בצורה שייראה לכם אבל לא מאחורי הקלעים אלא באמת באמת לשים את זה על שולחנה של הכנסת ולדון בזה ולשים פוקוס של הכנסת על ההתחלה ולא כמו שהיום אנחנו רצים לוועדה של רם בן ברק כדי לנסות בשיפולי כול הקלקולים שכבר קולקלו לתקן משהו בנוגע לשטחי C. להתחיל מהתחלה. זהו, אני מבחינתי את שלי אמרתי וסיימתי ואני אשמח לשמוע אתכם. חבר הכנסת סובה, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב-ראש.

אני רוצה להגיד משפט אחד לא בכובע של סגן יושב-ראש הכנסת וחבר בנשיאות אלא כחבר כנסת מן המניין: אני לא פעם אמרתי שהצעה לסדר זה כלי הכי חשוב שיש בידיו של חבר כנסת בשביל לקדם את הנושאים.

ואני אומר את זה במשך שלוש שנים שאני חבר כנסת, הרבה פעמים חברי כנסת מגישים בקשות לא ספציפית לגבי הבקשה שלך מגישים הצעות לסדר,

ליום רביעי בלילה ויש כאלה שאפילו לא מגיעים להצעות שלהם.

אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס בצורה שונה לגמרי לנושא הזה וגם לבקשות שאנחנו מגישים. לא תמיד ההצעה לסדר זה הכלי הכי אפקטיבי להעלות את הסוגיה, למרות שזה כלי, ואני חושב שיש מספר דרכים נוספות שאפשר לעשות את זה בשביל להעלות את זה לסדר היום, ולאו דווקא בדיון בחצות הלילה ביום רביעי במליאה או ב-22 בלילה. דבר נוסף, ופה אני עובר לדיון שמתקיים כול יום שני בנשיאות הכנסת:

הדיונים שמקיים יושב-ראש הכנסת וחברי הנשיאות הם דיונים הגיוניים וישרים. אנחנו פה לא מנסים לבוא ולהגיד שבגלל שחבר כנסת כזה או אחר הגיש אז אנחנו עכשיו נתנקם בו ולא נקבל אלא דברים שברובם טכניים. מה המשמעות? אני מסתכל עכשיו על ההצעות לסדר שאושרו השבוע על-ידי הנשיאות, ואני אצטט גם את יושב-ראש הכנסת שאומר שהוא מעדיף תמיד שיש הצעה שהיא משותפת לחברי הקואליציה-אופוזיציה ויש קדימות לכך. אנחנו מסתכלים על כמות חברי הכנסת שהגישו והצטרפו לאותה הצעה, ואם אנחנו רואים שיש ארבעה חברי כנסת שמבקשים הצעה, בוודאי שהיא מועדפת על-פני הצעה של חברת הכנסת סטרוק, שיש שם רק שלושה חברי כנסת. זה טכניקה, מתמטיקה נקרא לזה, ולכן כך אושרו ההצעות. עשיתי טעות שלא ביקשתי מניר אורבך להצטרף אלי. אז קודם כול, כול יוזמה היא מבורכת, ואני אומר את זה תמיד גם כיו"ר הסיעה לכול הח"כים של סיעת ישראל ביתנו: חברים, כול בקשה שאתם מגישים צריכה להיות מגובה בח"כים נוספים של סיעות נוספות כי אין טעם שאתה מעלה נושא סופר-חשוב אבל אף אחד לא מצטרף אליך ואז אתה עומד לבד מול ארבעה או חמישה חברי כנסת מסיעות שונות, שהם אלה שמצטרפים לבקשות להצעה לסדר. דבר נוסף אני רוצה להגיד לחברת הכנסת סטרוק, ופה אני קצת מרחיב את גבולות הסמכות שלי בעניין הזה: זה נושא שנדון בוועדת חוץ וביטחון אפילו בדיון פתוח, שהדיון בעיני הפך קצת לקרקס כי לא היה שם דיון מהותי. ניסינו באמת לדבר אבל - - לא הבנתי, הנושא הספציפי היה שטחי C? כן, הנושא של שטחי C היה בחוץ וביטחון. לא של שטחי C, של ירושלים. לא, מה שאת אמרת כרגע. היו כמה נושאים שם. שטחי C היה אבל הנושא של ההצעה הדחופה לסדר זה לא היה. אוקי, אז טעות שלי. אני זוכר שהשתתפתי בדיון שהיה בנושא של שטחי C אז בסדר, קבלי התנצלות שלי. רגע, יבגני תרשה לי שנייה. מה שהתכוונתי פה לומר שבשטחי C אנחנו כמו שאומרים רודפים אחרי סוסים שבמידה רבה כבר ברחו מהאורווה. פה יש לנו תכנית שהיא רק בחיתוליה, היא מתחילה ואנחנו יכולים לבלום אותה ועל זה אני מדברת. בסדר, אני מסביר שוב: אם המטרה זה להעלות הצעה לסדר ולדבר באולם, אז את יכולה גם להתנגד לכול חוק ממשלתי ולהעלות אותי, אני נותן לך טיפ, ולקבל את השלוש-ארבע דקות ולקבל את תשומת הלב. זה אותו דבר. אני לא מחפשת תשומת לב. אני מחפשת שיח מול הממשלה, ויכול להיות שפורמט אחר יהיה יותר טוב. בואו נחשוב - - אז יש מספר ועדות ואפשר לגבש בקשה לדיון מהיר בוועדה ספציפית. אפשר לבקש בקשה לדיון מהיר בוועדה ספציפית,

אם זו ועדת חוץ וביטחון.

יש שם עומס רב ולכן אנחנו כבר כמה שבועות נמנעים מלהעמיס עליהם עוד יותר אבל יש ועדות נוספות שאולי זה מקום לדון בזה. חבר הכנסת סובה, אני רוצה לסכם, בסדר? אני חושב שהסברתי גם מבחינה טכנית. לא הסברת, יצאת ידי חובת ההסברה. אדוני היושב-ראש, בלי להנמיך מהחשיבות של הנושא, אני חושב שהנושא של ירושלים הוא נושא שבוער לכולנו. אני שומע את דבריה של חברת הכנסת סטרוק ואני מציע כזה דבר: לא נקבל כרגע החלטה ונעשה מה שעשינו בסגנון הצעה לסדר של שלמה קרעי שהייתה

אני חושב שיכול להיות שדיון אפילו בוועדה לביטחון פנים יכול להיות בדבר הזה - - בסדר, אז שתגיש בקשה מחודשת. מה שאני מציע זה כזה דבר: חברת הכנסת סטרוק, כרגע תמשכי את הערעור. אם לא נגיע לאיזו שהיא ושוב, אם לא נגיע, אני מציע שאתה, חבר הכנסת סובה, וחברת הכנסת סטרוק ואני נדבר בינינו. חבר הכנסת אבי מעוז - - אין בעיה, מה שתחליט, אני לרשותך. - - - - - שהגיע לדיון בסעיף הבא אבל בשמחה.

רק רציתי לראות שאני לא לוקחת ממנו זכות דיבור או משהו. לא, לא. אם חבר הכנסת אבי מעוז רוצה להתייחס גם לזה, אז בשמחה אבל אני חושב... איש ירושלים. אני מצטרף לדברים של אורית.

שהיה פעם דיון בהצעה לסדר בעניין הזה של השגרירות הפלסטינית בירושלים אבל בטח לא בהיבט של התכנית הפלסטינית אלא בהיבט של הלחץ האמריקאי וההבטחה שלנו זה היה אחרי הביקור של ראש הממשלה בוושינגטון. היה דיון במליאה וניר ברקת ואני דיברנו על זה אבל זה הסתיים בזה.

לא התקיים אף פעם דיון שבו ניתנה לחברי הכנסת מה שאורית - - לכן, אני חושב שהפורמט היותר נכון זה ועדה אבל מה שאני מציע זה כזה דבר: בואו נחשוב מה הפורמט הנכון וביחד נלך לדבר הזה. אם לא נגיע למשהו יותר טוב, תגישי עוד פעם את ההצעה הדחופה לסדר בשבוע הבא ונעבה אותה עם - - - אוקי. אני אמרתי שאני לרשותו של היושב-ראש. אז אני אגיד עוד הערה אחת, ברשותך: בסופו של יום, אם אתם תרצו שיהיה דיון על הנושא הזה בוועדה, אז בינינו, אנחנו יודעים שאתם גם יכולים בלי בקשת דיון ואתם יודעים לשחק עם זה איך שאתם רוצים. אני באמת מבקשת את ההתגייסות שלכם לעניין הזה משום שמדובר פה בנושא שהוא באמת-באמת בנפשנו. ירושלים, יותר מזה לא יכול להיות. אין בעיה. תודה רבה. אז אני מסירה את הערעור. תודה לכם. עד שבאתי, אורית. באת בזמן. באתי עם החליפה של האיומים. בסדר. חבר הכנסת רוטמן - - באווירה טובה ושיתוף פעולה אנחנו רוצים לקדם את הנושא הזה לאיזו שהיא ועדה, רק אם מיכל רוזין תסכים, נכון מיכל? אין לי מושג על מה את מדברת. אני אסביר לך: אנחנו רוצים לעשות דיון באיזו שהיא ועדה על איך אנחנו מסכלים את התכנית של הרשות הפלסטינית להקים בירה בירושלים.

כול היום נותן לך לעשות איזה דיונים שאת רוצה. לא, לא, על החשמל להתיישבות הצעירה הוא לא נתן. כל דיון מטורלל שרצית הוא קיים בוועדה. אז תוותרי על לטרלל את ניר, בואי תטרללי את הוועדה, אני אשב שם. אני לא מטרללת אותו בכלל - - - את פנית אליי. חברת הכנסת סטרוק, תודה רבה. סיימנו את הסעיף הראשון. אנחנו עוברים כעת לסעיף השני: בקשת חברי הכנסת יואב קיש, אבי מעוז ועופר כסיף להעברת הצעתם לדיון מהיר בנושא: "הארכת מועד נוספת לתחילת החזר המענקים לעצמאיים" מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראשית, מזל-טוב לנישואי הבן ורק שמחות וישועות ונחמות.

זהו, קיפלת את המאהל מול הבית שלו?

למה, זה היה עד החתונה? לא יודעת, קיבלת אישור מהעירייה? הפיקוח של העירייה לא יודע שיש אישור. יש אישור מהעירייה? זו העירייה שלי, על המאהל שלך מול הבית שלו. בוודאי שיש.

זה שטח של רמי, זה לא שטח של העירייה, והעירייה לא נתנה לך אישור, זה בניגוד לחוק. אז תשאלי את העירייה. אני שאלתי את העירייה והם אמרו לי שאין לך אישור. הם אמרו שאין אישור? יש לך את זה בכתב? לא רק בכתב, זה גם יהיה בתביעה. מצוין. תודה רבה. מיכל רוזין, בוקר טוב.

איך אומרים, עד החתונה זה יעבור? אז הנה, לא עבר. החתונה של מי, שלי? התחתנתי כבר לפני 30 שנה. לא, החתונה של בנו אז אמרתי שעד החתונה זה יעבור. אז הנה, הזדמנות לקפל את זה. נופת צופים, מתק שפתיים. מעבירים את המליאה לוועדות או הפוך מעבירים את הוועדות למליאה? אנחנו הגשנו בקשה לדיון מהיר בוועדת הכלכלה על כול הנושא של העצמאים והמענקים לעצמאים. האם חבר הכנסת אלכס קושניר לא אמור להגיע להסביר... אבל למה אלכס קושניר? הנשיאות החליטה להעביר את זה. אין לי בעיה להסביר את זה גם, מה שאתה תגיד. אם אתה רוצה, אני אסביר. לא, קושניר הוא צד בעניין. אתה יכול להגיד גם לגבי שאני צד בעניין, אני בסיעה של קושניר. תכף אני אגיע לסיעה של קושניר, אל תדאג. אז אנחנו ביקשנו לקיים את הדיון בוועדת הכלכלה. באופן טבעי קיימו עד עכשיו לגבי החזר המענקים של העצמאים, שנפגעו בגלל הקורונה התקיימו עד עכשיו שני דיונים רציניים בנושא הזה ושניהם התקיימו בוועדת הכלכלה. הדיון הראשון התקיים ב-15 בפברואר בהשתתפות שר האוצר בדיון גדול, ואחרי זה התקיים דיון ב-8 במרץ, גם בוועדת הכלכלה. ב-8 במרץ התקיים סמנכ"ל שירות ברשות המיסים. ואז האריכו את הגבייה של החזר המענקים ל-30 ביולי. מה שאנחנו מבקשים כרגע אנחנו רוצים לקיים דיון בשם העצמאים, בשם העצמאים שאני מכיר תחת העניין הזה. שר האוצר הבטיח בדיון שהוא השתתף בו ב-15 בפברואר שיתקיים דיון מהותי באוצר והוא יחזור לוועדה עם תשובות, ולפי התשובות האלה יחליטו באוצר אם לתת אורכה או שלא לתת אורכה. בינתיים התקבלה אורכה עד ה-30 ביוני, סוף החודש הזה. אנחנו מבקשים להאריך את המועד עד אחרי חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, לא עוד הרבה זמן. אנחנו חושבים שזה נכון להמשיך את הדיונים האלה בוקר טוב, אלכס גם את הדיון הבא בוועדת הכלכלה. להעביר את זה עכשיו, כשזה באמצע מסכת של דיונים שכבר התקיימה בוועדת הכלכלה והעצמאים הופיעו שם ושר האוצר התייחס שם לעניין הזה, ואחרי זה היה המשך דיון שהוא דיון מעקב על הדיון הראשון אנחנו חושבים שנכון לקיים את הדיון הזה בוועדת הכלכלה. להעביר את זה עכשיו לוועדת הכספים זה להעביר את זה לאתר הביתי של השר ליברמן וזה ישראל ביתנו. אלכס כמובן עושה עבודה מקצועית וטובה, אני לא רוצה להטיל דופי בעבודה שהוא עושה בוועדת הכספים אבל אני חושב שזה להוציא את הדבר מהקשרו. אני חושב שנכון יהיה להמשיך את הדיונים שכבר החלו, וחברי הוועדה מודעים לעניין. להעביר את זה עכשיו לוועדה אחרת זה פשוט להעביר את זה לאתר שאני לא רוצה להגיד אתר ה - - תגיד.

אני לא רוצה להגיד שזה להעביר את ההצעה לאתר המריצות, אני לא רוצה להגיד את זה, בסדר? אז לא אמרתי את זה אבל ככה זה מרגיש. אני חושב שאם אנחנו רוצים להתייחס עניינית ולא פוליטית, אני חושב שנכון יהיה לקיים את הדיון הזה בוועדת הכלכלה. חבר הכנסת אבי מעוז, תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה התייחסות של הנשיאות. קודם כול, תודה רבה לחבר הכנסת מעוז. היו שתי בקשות לדיון מהיר בוועדת הכלכלה האחת היא שחבר הכנסת מעוז חתום עליה והוא כרגע פירט אותה, וההצעה השנייה זו הצעה שגם מספר ח"כים חתומים עליה והיא: בחינת קביעת מודל אחיד לסימון פרטי לבוש ברשתות האופנה בישראל. מאחר והנושא הזה כן צריך להיות נדון בוועדת הכספים ולא בוועדת הכלכלה אני חבר ועדת הכלכלה כמעט שלוש שנים ועל נושאים כאלה לא דנים בוועדת הכלכלה, בנושאים של מענקים ותשלומים ומועדים לתשלום. הנושא הזה חייב להיות בוועדת הכספים ולכן הוחלט על-ידי הנשיאות וגם יושב-ראש הכנסת פירט את זה, שהוא מעביר את זה לדיון בוועדת הכספים, זה דיון מהיר, והנושא השני אושר לדיון בוועדת הכלכלה. זו התשובה של הנשיאות. אבל אתה מתעלם מזה ש - - יש עומס. לא, זה לא קשור לעומס. מאשרים בקשה אחת לכול ועדה - - הבקשה השנייה לא קשורה לנושא הזה. נכון, אמרתי לך שמאשרים בקשה לכל ועדה.

בשביל לרצות את שני הצדדים הוחלט שהנושא הזה, שמטבע הדברים מתאים מבחינת אופיו ומבחינת המשך דיון וגם הייתי אומר בשביל למצות את הנושא הזה מין הראוי שוועדת הכספים תדון בנושא הזה, וועדת הכלכלה גם קיבלה נושא לדיון מהיר בשביל לתת מענה לאותם ח"כים שחתמו על ההצעה השנייה. אני חושב שזה גם טכני וגם מהותי. אבל בשביל זה נועד הערעור, בשביל להביא לתשומת לבכם ואני לא בטוח שזה עמד בפניכם כשקיבלתם את ההחלטה הזאת, ששני דיונים אחרים התקיימו כבר בוועדת הכלכלה בנושא הזה. אז אני אומר לך וחוזר שבדיון בנשיאות הסוגיה הזאת כן עלתה, ונאמר על-ידי מספר חברי נשיאות שאין ועדה טובה מוועדת הכספים בשביל לדון בסוגיה זאת.

ועדת הכלכלה פחות מתאימה לזה, ואני הוספתי גם מההיבט האישי שלי כחבר ועדת הכלכלה ואמרתי שוועדת הכלכלה מפקחת על דברים כלליים בנושאים שונים אבל בנושא ספציפי של מענקים ומועדי תשלום, מין הראוי שזה יידון בוועדת הכספים. זה הכול. זה לא אני העליתי את זה, העלו מספר חברי נשיאות בדיון הזה. אני מפרט לך מה היה בנשיאות.

שזה נכון שהיו בוועדת הכלכלה דיונים כלליים בנושא של מענקים לעצמאים אבל כול החקיקה בנושא הזה הייתה בוועדת הכספים. לכן, הוועדה המתאימה יותר היא ועדת הכספים. וזה השיקול שהיה בנשיאות. אבל אחרי שהיה הדיון השני בוועדת הכלכלה עם סמנכ"ל השירות ברשות המיסים, לאחר מכן הוא נתן את הארכה מסוף מרץ לסוף יוני. כלומר, זה כן היה ספציפי בנושא הזה בוועדת הכלכלה. נכון, היו דיונים. היה דיון במסגרת מה, במסגרת בקשה של חברי הכנסת? במסגרת בקשה של חברי כנסת כדי לדחות את מועד החזרת המענקים מ-31 במרץ ל-30 ביוני, שאנחנו עכשיו בתחילת החודש האחרון להחזר המענקים. יכול להיות שמלכתחילה לא היה צריך להיות מופנה הנושא הזה לוועדה.

אבל מכיוון שזה כבר היה אז אני מבקש להעביר את זה. עובדה שזה לא צלח ובגלל זה גם חזר לנשיאות, ובנשיאות אנחנו כן דנו - - למה זה לא צלח?

לא, כי אם אין לך החלטות בוועדת הכלכלה... לא, דחו את זה בעקבות הדיון ל-30 ביוני. אני חושב שוועדת הכספים הכי מתאימה לנושא הזה וכך גם חברי הנשיאות הביעו את דעתם בנושא הזה. חבר הכנסת סובה, תודה רבה. רגע, הלו, אתה מכיר את הסוגיה, נכנסתי ללחץ. שומעים אותי?

אני לא מבין מה אתה רוצה. אני רוצה לדבר על הנושא הזה. אתה רוצה לתת לי לנהל את הדיון? בשמחה.

אתה לא משתתף בדרך כלל בדיוני ועדת הכנסת אז אתה לא יודע את הנהלים. תמתין שנייה, אני רואה שהגעת סוער וטעון, תכף תשחרר הכול.

קושניר ואחר-כך חבר הכנסת אבוטבול. בבקשה. קודם כול, אני כמובן מכיר את הדיונים שהתקיימו בוועדת הכלכלה ביוזמתו של יושב-הראש ואני מברך על הדיונים האלה. אני רק יכול לעדכן את חברי הכנסת שגם ועדת הכספים עשתה כמה דיונים בסוגיה הזאת, וועדת הכספים מלווה את כול הנושא של החזר מענקים במהלך כול התקופה הזאת.

בנושא של מענקים גם היום מתקיימת במסגרת ועדת הכספים, ולכן אני לא רואה שום סיבה להעביר את זה לוועדת הכלכלה. תודה רבה חבר הכנסת קושניר. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. קודם כול, אני רוצה ברשותך לדעת, היות שהוצאתי אחר כבוד מהדיון של הוועדה הקודמת על החוק שלי, שהגיע לטרומית, העברתם את זה ואחרי זה אמרו שהייתה רביזיה לגביו. חשוב לי לדעת לאיזו ועדה זה עבר, אם אפשרי בהזדמנות הזאת לדעת? היה דיון ברווייזיה? מה, לא הייתה רוויזיה? אני אוזמן לאותה רוויזיה? בוודאי. בוודאי. אז אני מבקש שתזמינו אותי אם לא היה דיון בנושא הזה. החוק הזה חשוב לאין ערוך. לגבי עצם הנקודה אני רוצה לומר משפט אחד, ואני לא מדבר דווקא במישור המשפטי אלא דווקא במישור הציבורי של הנושא הזה: מבלי לפגוע באף אחד, עצם העובדה שאנשים מבקשים להעביר את זה לוועדת הכלכלה, מעבר להיבטים שהם חושבים ששם יותר נוח לבוא ולהציג את הבעיות או לדבר עליהם ואגב, זה היה גם בוועדת הכספים, היו דיונים בנושא הזה בעבר יחד עם שר האוצר, הדיון המפורסם שצמרת אביבי בכתה שם, מי שזוכר את הסיפור הזה - - בוועדת הכלכלה. לא, זה היה בוועדת הכספים, לא? בוועדת הכלכלה. אוקי, לא משנה. אני רק יודע דבר אחד: שיש תחושה, ואני אומר את זה לכול מי שצריך לשמוע את זה ומבלי להיפגע, שיש יותר אוזן קשבת בוועדות מסוימות ולכן, יש רצון להעביר את זה לוועדת הכלכלה מעבר לשאר הדברים שהחברים אומרים. אנשים שם באים עם בעיות אמיתיות וקשות. אז בוא נאמר דבר כזה: אתה יודע מה? גם אם אתה לא נותן להם כלום, וזה מה שצפוי להיות, אני כבר יודע, אני יודע מראשית אחרית, אז לפחות תהיה את ההאזנה וההקשבה מאותם אנשים כולל אלה שבזום. ישנה תחושה מאוד-מאוד קשה שאם זה יגיע לוועדת הכספים ינפנפו אותם משם. לכן אני באמת מצטרף לבקשה הזאת.

אני גם מי שחתם על הנושא הזה להצטרף לבקשה להעביר את זה לוועדת הכלכלה, גם מההיבט שאולי בוועדות אחרות הם קצרי סבלנות לשמוע את הבעיות שלהם. אני אומר דבר כזה, ואני אומר את זה לכול החיים ולכול תפקיד שהייתי בו: גם אם אתה אומר לבן אדם לא, תגיד את ה"לא", זה בסדר, אבל בתנאי שזה נשמע בצליל של כן. תן תחושה טובה לאנשים, תן אפשרות לדבר ולא לחסום אותם או לחפף מיד מהוועדה, ויש את התחושה הזאת. לכן כולם נעמדים על הרגליים האחוריות להביא את זה למיכאל, ולא בגלל שזה שבונים על איזה משבר, אנחנו יודעים לפתור את הבעיות בצורה יפה. איך אומרים? עוד כמה מיליונים פותרים את הבעיה ומשקיטים את הכאב התורן - - אמרת עכשיו לא בלי שנתת תחושה של כן. אני יודע. בוא, חביבי, ניר, לתת תחושות? אחד מהאנשים הכי אלופים לתת תחושות טובות במקרה זה אתך. כולם אומרים שניר שומע אותנו בהרבה דברים ואתה מבין למה אני רומז התחושה היא כן אבל ברגע האמת הוא דבוק חזק בעמדות שלו ויודע לרפד את הקואליציה הנפלאה אבל אין לי בעיה עם זה,

- - - אני ממשיך את השיעור מוסר שלך. לא מוסר, איזה מוסר? בוא נשמע את הכלה. אני רק אומר שאתה אמרת שהחוכמה זה להגיד לא ולתת תחושה של כן. אתה אמרת לא, ולא נתת תחושה של כן. לא, אגיד לך למה, כי אותי אי אפשר למרוח. אני רק אומר לאלה שבאים, העצמאים, תנו להם קצת כבוד לפחות שיפרקו את הכאב כמו שאתה עכשיו נותן לי את האפשרות להביע את זה. מתי לאחרונה דיברת עם צמרת? לפני שלושה ימים. ולא רק איתה גם אורן וגם עם הרבה בעלי עסקים מכול המגזרים, אני מאוד מעריך אותם. כול הכבוד. חבר הכנסת אבי מעוז ואחרי זה חבר הכנסת קושניר, רצית להתייחס גם. אני רוצה להגיד כן עם תחושה של לא, בסדר? תשמע, אני באמת חושב ואני גם מצטרף לחלק מהדברים של חברי, חבר הכנסת משה אבוטבול. אבל אני חושב שבאמת כדי לרצות את העצמאים, שזה ציבור ענק שבאמת כואב כאב אמתי, ויש תחושה כזאת של ועדה מסוימת. אני חושב שזה נובע מזה שהם הופיעו שם ושמעו אותם. אז בתור הצעת פשרה, אני חושב שזה ראוי להידון עוד פעם בוועדת הכלכלה אבל אפשר גם כהצעת פשרה לעשות ועדה משותפת ואפשר לעשות עם שני יושבי-ראש ולזמן דיון גדול ולשמוע אותם, לשמוע את המצוקות שלהם, לשמוע את הכאבים שלהם. כול המטרה שלנו בהעלאת הנושא הזה לדיון מהיר היא בשביל שנשמע את העצמאים, נשמע את מצוקותיהם. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שיש מי שמקבל את ההחלטות,

זו האחריות שלה לקבל החלטות. היא כן רוצה להאריך את המועד, לא רוצה להאריך את המועד זה בסדר, זה לגיטימי. אנחנו רק רוצים לייצר את התנאים כדי שהתחושה אצל העצמאים תהיה שבאמת שומעים אותם. אם אתם רוצים לעשות ועדה משותפת ולקבל את ההצעה הזאת, מבחינתנו זה בסדר גמור. אני רק אעיר שאני מצטרף לדבריו וזו יכולה להיות ברירת מחדל מאוד טובה כדי לרצות את כול הצדדים. חבר הכנסת אלכס קושניר, התייחסותך? התייחסותי היא כזאת: קודם כול, אני "רואה" הרבה מאוד גם את חבר הכנסת אבי מעוז וגם את חבר הכנסת אבוטבול אצלי בוועדה. הם ממש נמצאים בכל דיון וממש משתתפים בו. כמובן שזה לא נכון מה שאני אומר עכשיו. לא, אנחנו שומעים בתקשורת. הם פשוט לא נמצאים שם ולא יודעים מה קורה בדיונים.

בוועדת הכספים אנחנו מכינים את חוק הפיצוי על אומיקרון. ובחוק הזה, חברי האופוזיציה הגישו 350 הסתייגויות ומעכבים אותו ותוקעים אותו למרות שהגענו להסכמות גם עם האופוזיציה על רוב הדברים וגם עם ארגוני העצמאים.

אני לא יודע איזו תקשורת אתה רואה אבל אם תדבר עם העצמאים אז תראה שהם מקבלים אוזן קשבת בוועדת הכספים. כשאתם לוקחים את העצמאים ולוקחים אותם לכלי למשחק פוליטי, זה פשוט לא מתקבל. לא קוראים לי אביר קארה, שניצל אותם וזרק אותם. אני מדבר על עצמי - - אני הקשבתי לך למרות שאמרת פה דברי הבל - - אתה לא יכול לקרוא לזה דברי הבל, אולי זה דברי חכמה? - - ולא אמרתי מילה אחת ולא קטעתי אותך. אתה עוקץ אותי. אני מכניס לך, מה חשבת? טוב, אני מתנגד לבקשה הזאת. אתה מתנגד. גם למשותפת אתה מתנגד? אין בעיה.

עכשיו הערה שלי: קודם כול, בוועדה הזאת משתדלים לא להתפרץ אחד לדברי השני, כול אחד מקבל זמן לדבר. גם כשעוקצים אותך? אתה עכשיו עקצת אותי. חצי שעה עקצת אותי. תענה עניינית. אתם הרי ממשלת שינוי, תענה אחרת. חבר הכנסת אבוטבול, אתה משדר פה תוקפנות, בסדר? תוקפנות? אולי זה התגוננות מול התוקפנות שלכם? אני לא פסיכולוג - - - תלך למחוזי, תשמע שזאת ההתגוננות מרוב המכות שאתם נותנים לנו. בתוך האופוזיציה חוטפים הרבה מכות. חבר הכנסת אבוטבול, הפעם אני לא אגרר ל... אני יכול להגיב על מה שאמר חבר הכנסת אלכס קושניר? בוודאי.

- - - שלמעלה מ-10 ועדות בכנסת, כידוע לך. אני בכוונה לא משתתף בוועדת הכספים ואני לא נכנס לוועדת הכספים גם כחלק מהחרם שהאופוזיציה עושה. כידוע, אנחנו רצינו - - - אני רק קוטע אותך - - חבר הכנסת אבוטבול, תן לי לנהל את הוועדה. בשמחה, בשמחה. יש לי רק שאלה אחת לאבי: אבי, אתה אמרת שהפריסה שניתנה היום היא עד מתי? 30 ביוני, סוף החודש הזה. סוף החודש הזה. אז אתה רואה עד כמה חברי הכנסת שמגישים את ההצעות שלהם לדיון מהיר, אלה ספציפית, לא מעודכנים? הפריסה היא לסוף יוני 23. זה לא פריסה, הם מתחילים - - אפשר להגיע להסדר עד סוף החודש הזה אבל הפריסה היא עד אמצע שנת 23. לא, אבל אני לא דיברתי על הפריסה. בסדר, תבואו אלי לדיון ונדון בזה. אני לא דיברתי על הפריסה, אני דיברתי על הצורך שלהם להיכנס להסדר - - משחק פוליטי - - - רגע, מה אתם עכשיו, צדיקים אתם? כשאנחנו מבקשים זה פוליטיקה, כשהם מדברים זה שליחות. אדוני, יש ב-11 מליאה ויש עוד סעיף בסדר היום. אלכס, אני לא הפרעתי לך, לא נכנסתי לדבריך, שמעתי אותך בקשב רב ואתה יודע שאני מכבד אותך ואני מכבד את דרך הניהול שאתה מנהל את הוועדה. לא הפרעתי לך, אתה הזכרת אותי שלא הייתי אף פעם בוועדה ואני רוצה להסביר למה. אני מבין למה. אתה מבין? בסדר גמור. זו זכותי המלאה כחבר כנסת להחליט לאיזו ועדה אני נכנס ולאיזו אני לא נכנס ובאיזו ועדה אני לא אשתתף בדיונים. לתת ציונים לוועדה שלא היית בה אף פעם - - לא, אני לא נתתי ציון. אני לא נתתי ציון לוועדה, להיפך. חבר הכנסת קושניר, אני חייב להגיב: חבר הכנסת אבי מעוז לא נתן ציונים לוועדה, חבר הכנסת אבוטבול נתן ציונים. זה ציונים על בסיס של הערכת הציבור מתוך אותם קטעי עיתונות שיוצאים מהוועדה שם. - - - רק עשיתי סדר. לא, זה לא ציונים באופן אישי, ברור. כשנגיע לשם הוא יקבל ציון... מכיוון שאני לא נתתי ציון לוועדה שלך, ואתה יודע את זה והזכרת את שמי, לכן נאלצתי להגיב. גם בהצעת הפשרה שלי, שאמרתי שאני מוכן שתהיה ועדה משותפת של ועדת הכספים יש בזה הבעה. אני אומר עוד פעם: אני מעריך איך שאתה מנהל את הוועדה שלך אבל אני אומר שהחלטות שאני קיבלתי שלא להיכנס לוועדת הכספים אף פעם זו החלטה שנובעת מדברים אחרים לגמרי - - אבי, קיבלת עכשיו זימון מיושב-ראש הוועדה תבוא. תבוא לדיוני הוועדה, הוא הזמין אותך עכשיו,

אתה רוצה להגיד עוד משהו? אני באותו סטטוס שלו, שאנחנו לא בוועדות אבל יש ועדות שנגיע אליהן על-פי הזמנה של הציבור כמו בוועדת העבודה והרווחה, שאני מגיע לשם קבוע. תודה רבה.

אני לא בעל מקצוע ולכן קשה לי מקצועית להביע עמדה האם זה נכון לוועדת הכלכלה או לוועדת הכספים. חבר הכנסת אבי מעוז, אני רוצה להגיד לך רק שבדרך כלל, כשיש ויכוח כזה, אני נוטה לשאול את יושבי-ראש הוועדות הרלוונטיות, ופה חבר הכנסת מיכאל ביטון, שהוא מוועדת הכלכלה, אמר שזה יישאר בוועדת הכספים מבחינתו. ככה הוא אמר?

אז אני לא יכול להכריח בן אדם... אולי תציע לו את הישיבה המשותפת? אולי תהיה נחמד ותמשיך לבדוק את זה? הפעם את הנחמדות שלי אני אשאיר לסעיף הבא. אנחנו נעבור כעת להצבעה מי בעד להעביר לוועדת הכלכלה,

מי בעד, מי נגד? הצבעה ההצעה אושרה.

הדיון נשאר בוועדת הכספים. חבר הכנסת אבי מעוז, תודה רבה. תראו אותנו שם, בעזרת השם נבוא לשם, נבוא לשמח אתכם שם.

חבר הכנסת משה אבוטבול, תודה רבה. רק להודיע לי על... בוודאי, אנחנו גם מחויבים לא רק בגלל שאנחנו נחמדים אלא גם על-פי התקנון. אנחנו עוברים כעת לסעיף השלישי בסדר היום קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה), התשפ"ב-2022, פ/3323/24, של חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת. אנחנו הצענו להקים ועדה משותפת לדיון בהצעת חוק קידום התחרות בענף המזון. אני אקריא כעת את טיוטת ההחלטה, ובהחלט הטיוטה הזאת על דעת שני ראשי הוועדות, גם חבר הכנסת מיכאל ביטון, יו"ר ועדת הכלכלה וגם חבר הכנסת אלכס קושניר, יו"ר ועדת הכספים: מוצע לקבוע הרכב של ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים בהצעת חוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה), התשפ"ב-2022, פ/3323/24 של חברי הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת. הוועדה המשותפת תהיה בת שמונה חברים, ארבעה מכול ועדה לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת הכלכלה חבר הכנסת מיכאל ביטון יו"ר, רון כץ, לימור מגן תלם ואורי מקלב. מטעם ועדת הכספים חבר הכנסת אלכס קושניר, ולדימיר בליאק, ינון אזולאי ועופר כסיף. אנחנו נעבור כעת להצבעה. מי בעד, ירים את ידו. הצבעה

הוקמה הוועדה. אני רק רוצה לומר תודה למיכאל על ההיענות ועל שיתוף הפעולה גם בחוק הזה וגם בחוקים הנוספים. זה לא מובן מאליו ואני מעריך את זה מאוד. בהחלט. ותודה לכם שהגעתם להסכמות וחסכתם לנו הרבה כאב ראש. בשביל זה אנחנו פה. תודה רבה. הדיון ננעל. המשך יום נעים. הישיבה ננעלה בשעה